צו העבירות המנהליות (שינוי התוספת הראשונה), הצעת תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - איסור אלימות בספורט). מבחינה פרוצדוראלית ומבחינת הכללים של חוק העבירות המנהליות והצו והתקנות, גברתי היועצת המשפטית לוועדה, בבקשה אנא הסבירי לנו מה הפרוצדורה שעלינו לנקוט. אנחנו עוסקים בבקשה של הממשלה לקבוע עבירות בחוק איסור אלימות כעבירות מנהליות שאפשר לאכוף בדרך של קנס. בגלל שזאת הפעם הראשונה שאנחנו דנים בכנסת הזאת בעבירות קנס או עבירות מנהליות, העברנו לחברי הכנסת מסמך הכנה כללי על הנושא שאתם יכולים גם להתעמק טיפה יותר. בהקשר של חוק העבירות המנהליות שמכוחו אנחנו פועלים כרגע, בעצם כדי שבכלל תהיה הסמכות ועוד מעט נדון לגופם של התקנות המבוקשות לקבוע את העבירות בחוק איסור אלימות בספורט כעבירות מנהליות צריך שהדבר הזה ייקבע בתוספת לחוק העבירות המנהליות. ולכן הדבר הראשון שאנחנו נעשה עכשיו בפתח הדיון זה להצביע על צו של שר המשפטים, לאשר אותו כדי להוסיף את החוק לתוספת הראשונה לחוק העבירות המנהליות כדי שנוכל בכלל לדון בתקנות מכוחו שיקבעו את העבירות המנהליות כמבוקש על ידי שר המשפטים ושר התרבות הספורט. אקריא את הצו? תקריאי את הצו. נקרא את הצו, אחר כך נדון על העבירות המנהליות עצמם. אבל על הצו כדי שבכלל יהיה טעם לדיון. צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן החוק), בהסכמת שר התרבות והספורט ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: שינוי התוספת הראשונה לחוק 1. בתוספת הראשונה לחוק, בטבלה, בסופה יבוא: טור א' שם החוק או הפקודה "חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008" כמובן שטור ב' יתוסף אחר כך אם הוועדה תאשר את התקנות. בסדר גמור. רבותיי, שאלה ליועצת המשפטית: אנחנו חייבים להצביע על זה עכשיו או שאנחנו יכולים להצביע לזה במרוכז? אפשר יותר מאוחר. עדיף לעשות את זה עכשיו, אבל אפשר גם יותר מאוחר.

כי בעיקרון את דנה עכשיו בשאלה האם להוסיף עבירה פלונית או אלמונית כאשר לכאורה אין לך סמכות לעשות את זה. אז כאילו אם החוק נמצא בתוספת, אז אנחנו וכולי. אפשר להצביע על זה בסוף. אפשר גם להציע אחרי זה. מבחינה פרוצדוראלית אפשר אחר כך. הוועדה בדרך כלל נוהגת לעשות בתחילת ישיבה בהקשרים כאלה. שלא ישכחו את זה. גם לא בטוח ש - - - אבל כבר הקראנו את זה. אם זה מוסכם, מבחינתי נצביע, אם לא אז נשמור את ההצבעה להמשך. זה מותנה בתוקף? לא, התוספת היא לעצם האפשרות להוסיף עבירות מחוק הספורט לחוק העבירות המינהליות. אחר כך הפרטים עצמם - - - - - - - - - שבכלל לא צריך עבירות מינהליות. לא על זה, לא - - - לא, אוקיי, בסדר.

אז אין בעיה. אז נחכה. לא, זה לא סתם. אין שום בעיה. לגיטימי.

אני מעלה בתחילת הישיבה רק אם אנחנו בהסכמה מלאה, בלי הסכמה לא נעלה. אפשר אולי לחלק את הדיון לשניים: קודם כל האם יש צורך או אין צורך, ואז אם נסכים שיש צורך.

נכון, זה בסדר. זה יהיה ביחד. רעיון טוב, השר. שר התרבות והספורט מכלוף מיקי זוהר: הייתי פה פעם. תודה רבה. סדר הדיון בנושא הקראנו, וככל שנצביע בהמשך נצביע ואנחנו נעבור להמשך הדיון. אשמח לכבד את השר שהצטרף אלינו, כבוד השר מיקי זוהר שיפתח בדברים. ולאחריו ניתן לחלק מהאופוזיציה שאמרו לי שהם צריכים ללכת מוקדם, ואחר כך אנחנו כן נשמע קצת יותר מהגורמים המקצועיים, ואז נפתח סבב. בסדר גמור. באמת ברכות לשר. בוודאי ברכות לשר. כי אנחנו מכירים שר שסרב לבוא למרות בקשות חוזרות ונשנות של האופוזיציה. - - - אנחנו גם מכירים את המפכ"ל אלשיך שפעמיים לא בא. השר שזיקתו לוועדת החוקה רופפת, שר המשפטים. ביקשנו שיבוא, אולי אתה יכול לייצג אותו, השר זוהר? אני רואה שאתה מכבד יותר את ועדת החוקה מהשר ממציא שיטת השביתה האיטלקית, יריב לוין. עכשיו בן גביר למד ממנו. יש משחק צפוי נגד איטליה, כבוד השר?

זה יכול להיות, באמת שיקבל את עיטור הגבורה של האיטלקים על יבוא שיטת השביתה האיטלקית למשרד המשפטים. תודה רבה חבר הכנסת קריב. כבוד השר, בבקשה. תודה רבה חברים, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, וכמובן כל הגופים שהגיעו לכאן היום, מדובר באמת בדיון שיכריע לטעמי את גורל הספורט בישראל כולו, לא פחות מזה. אני חושב שהיום אפשר להכריז כמעט באופן ברור שאלימות בספורט הפכה להיות מכת מדינה, אין לזה הגדרה אחרת. אין כמעט שום אירוע ספורט שלא מתחיל ונגמר באיזושהי צורה אלימה. האלימות הפכה להיות סוג של תרבות. יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים למשחקי ספורט לא כדי לעודד את הקבוצה אלא בעיקר כדי לעורר פרובוקציות, כדי לעשות פעולות אלימות. אני חושב שאם אנחנו לא באמת נעצור את זה בצורה הכי ברורה כנגד כמובן הפורעים והאלימים, אז אנחנו חד משמעית מסכנים את כל עולם הספורט בישראל. צריך לומר עוד דבר, אחד מהדברים שאנחנו יודעים שמעכבים כרגע זה שיש את העונשים הקולקטיביים. קבוצות בעצם נענשות על עבירות שהאוהדים שלהם עושים. הסיבה היא משום שאין להתאחדות לכדורגל או למינהלת הליגה או לאחד מהאיגודים השונים את הכלים להתמודד עם אלימות של אוהדים. הם לא יכולים לאכוף את האוהדים, הם לא יכולים להרחיק אותם, הם לא יכולים לקנוס אותם.

הם גם זקוקים להם כדי שיעודדו אותם, ולכן אנחנו נמצאים במצב שלקבוצות אין כלים להתמודד עם האלימות בספורט, והדרך היחידה למגר תופעת אלימות נכון להיום זה בפעילות אקטיבית שלנו כמדינה, כישות שאחראית על השמירה של הסדר הציבורי, ובמקרה הזה, באמצעות קנסות גבוהים מאוד והרחקות של אוהדים לתקופות מוגבלות. כמובן שהפתרון האולטימטיבי ועל זה אנחנו גם עובדים זה שיהיה גם שיפוט מהיר של מי שמוגש נגדו כתב אישום וגם שכתבי האישום כנגד אוהדים פורעים יוגש במהירות, וכמובן שברגע שיהיו הרשאות מהירות, מן הסתם גם יהיו הרחקות אולי ארוכות יותר, אולי אפילו מאסר בפועל לאנשים שחצו גבול. צריך להבין דבר אחד, היום מגרשי הספורט הרבים הפכו להיות סוג של זירת מלחמה. הורים רבים פוחדים לשלוח את הילדים שלהם למשחקי ספורט ולא רוצים שהילדים שלהם יהיו שם, לא משום שהילדים שלהם לא אוהבים ספורט, אלא משום שזו ממש סכנה. סכנה אמתית. ואת זה אנחנו חייבים לעצור כי ספורט עם אלימות זה לא דבר שעובד ביחד. לכן אני חושב שהסוגיות שלפנינו כאן היום הם מאוד מאוד קריטיות. הלוואי שהיו פתרונות אחרים מלבד הפתרון הזה, זה לא הפתרון האולטימטיבי. לצערנו אנחנו יודעים שכל הפתרונות האחרים, דוגמת עונשים קולקטיביים, סגירת יציעים, כל מה שרק רצינו ניסינו, זה לא עוזר, זה רק הולך ומחמיר משבוע לשבוע. אז חלק בי שמח שהעונה עומדת להסתיים בעוד שבועיים-שלושה, ואז אולי סוף-סוף באמת יהיה לנו מספיק זמן להיערך לעונה הבאה. אבל עכשיו הנושא הזה הוא נושא סופר קריטי לשמירה על הסדר במשחקי ספורט, גם לעונה הזאת וגם כמובן כחלק מהכלים להתמודד עם אלימות בספורט גם בעונה הבאה. אולי בהמשך אם תרצו, אני גם אפרט לכם על עוד כלים שאנחנו בוחנים ובודקים שאני מנסה לדחוף, גם מול שר המשפטים וגם מול השר לביטחון לאומי. את זה נוכל לעשות אם תרצו בשמחה בהמשך כשניכנס אולי לתוך הרזולוציה של החוק ומשם נוכל להתקדם. בעצם הענישה היום היא רק על הקבוצות? היום אין דרך לאכוף אלימות בספורט, מלבד שוטרים שמתקשים מאוד, בגלל כוח אדם מוגבל, בגלל מגבלה שהם לא יכולים להיכנס לתוך יציעים כי זה יוצר מהומות בתוך היציע. וגם מתוך חוסר יכולת לזהות את האוהדים, כי האוהדים מן הסתם שרוצים לעשות פעולות כאלה מכסים את הפנים ועושים כל מיני פעולות שיסוו את עצמם. וגם כתוצאה מזה שקשה מאוד היום למשטרה מבחינת כוח האדם שיש לה לכל נושא האלימות בספורט להתמודד עם הסוגיה, כי הסוגיה באמת הפכה להיות רחבה מאוד. זה כבר לא עניין של איזה אירוע חד פעמי, זה אירוע שקורה על בסיס קבוע. יש לזה מענה שאני דרשתי מהשר לביטחון לאומי והבנתי שהוא מתכוון לתת לו את המענה, אבל על זה נרחיב בשמחה בהמשך הדיון. אבל כרגע, באמת חשוב שתדעו: ללא הדבר הזה, אין דרך למגר, לפחות בשלב הזה את תופעת האלימות בספורט. לדעתי היא רק תלך ותמחיר. אבל זה לא משפיע על כוח האדם במשטרה. זה רק משפיע על האפשרות שאם הם מאתרים שיש להם - - - זה ספציפית. קודם כל גם במצבת כוח האדם שיש כרגע, אני לא יודע כמה הם יצליחו לאכוף ממה שאנחנו נאשר פה, באם נאשר אותו, ותחליטו לאשר אותו. אבל אם תחליטו לאשר אותו, אז לפחות יהיה איזשהו כלי שלנו לפחות גם תהיה את האפשרות לעבוד מול המשטרה, לבדוק באמת שיש מספיק כוח אדם שמגיע למשחקים וגם נותן את הקנסות וגם מרחיק את האלימים.

הייתה עבודת מטה של כל המשרדים הרלוונטיים? קודם כל צריך לומר לזכותו של השר חילי טרופר, קודמי לתפקיד, שעשה את עבודת המטה הזו. קיבלתי את הנתונים פה כנתונים שהשר חילי טרופר עבד עליהם, ואני חושב שהוא עשה פה עבודה טובה מאוד. אני כמובן מתכוון להחמיר אפילו יותר ממה שהשר חילי טרופר הציע, כי השר חילי טרופר באמת הציע את זה בנקודת זמן שרמת האלימות לא הייתה כמו שהיא היום. רמת האלימות בזמנו, כשחילי טרופר טיפל בנושא הייתה פחותה מהיום, לדעתי היא גדלה בצורה דרמטית אפילו עוד יותר מהימים של חילי טרופר כשר התרבות והספורט. לכן אני חושב שבמקרים של מה שנקרא אלימות קיצונית, צריך לפעול בצורה קצת יותר אקטיביסטית ואפילו לוחמנית כנגד אותם פורעים. הם פשוט מקור כל רע בספורט הישראלי, הם הורסים כל חלקה טובה.

אולי צריך שהייעוץ המשפטי יסביר או שהיושב-ראש יסביר, רק כדי שיהיה ברור עבירה מינהלית המשמעות שלה שאתה מקבל אותה כמו שאתה נוסע באוטו. פשוט שיהיה ברור לאזרחי מדינת ישראל שבשמם אנחנו כאן. כשאתה מקבל קנס משוטר, קנס מינהלי, המשמעות היא שאתה לא נחקר באזהרה ואתה לא מוסר גרסה ואתה לא מביא ראיות ושום דבר. אתה מקבל את הקנס ומשלם אותו. אם אתה מבקש להישפט, כמו בתעבורה, אז יש תהליך שגם כתוב בחוק, מנימוקים מיוחדים וכולי, אז רק עוברים כאילו למסלול הפלילי. אני רק מבקשת לדייק כדי שנבין למה אנחנו מצביעים בעד העניין הזה. זה לא שזה - - - שנייה טלי, יואב פשוט אמר שהוא מבקש לדבר ראשון כי הוא צריך לצאת. רגע, אשלים רק עוד חצי דקה. יואב, מה שאני רק רוצה להבהיר במקום הזה, הרעיון של העבירות המינהליות זה המידיות בענישה. ענישה קונקרטית שכואבת לכיס. זה לא שזה בהכרח מתיישב עם הענישה המתאימה. כי אני אומרת שיש מקרים של אלימות בוטה שחייבת להישאר בערוצים הפליליים, חד וחלק. כי אנחנו לא נוותר וכך יקרה. כשהסמכות נותרת בידינו.

שיהיה ברור, אגיד לך למה אני אומרת את זה, כי בעיני יש מקרים שלא מתאימים לקנסות מינהליים וצריכים לקבל ביטוי ענישתי אחר. שזה נשאר במסגרת חוק העבירות המינהליות, יש סמכות מקבילה שנשארת. פה אנחנו מבקשים את המידיות בקנסות, שיפגעו בכיס,

ברור, ההרחקות ממילא. בסדר גמור. חבר הכנסת סגלוביץ', בגלל שביקשת. אגע בשני דברים. ראשית, אנחנו לא לבד בעולם, יש מדינות אחרות שהצליחו להתמודד עם זה, לאו דווקא בהקשרים האלה, בעיקר בנושא של תיעוד, בעבודה אחרת שלדעתי אני מציע להיכנס אליה לעומק. יש דוחות. שנים כבר דובר על זה. בפיקים יש דיונים, בפיקים באים לדיונים. אבל אני מציע להתייחס לעניין הזה ואני אומר לשר:

פחות אוהב עבירות מינהליות בעניין הזה, אתן שתי דוגמאות ממה שהסתכלתי. בסוף יהיה קל לכולם, במירכאות קל לכולם, יקבלו את הקנס הזה,

בוא נראה איך אחר רק יגבו אותו, זה כבר סיפור אחר. הם לא מוציאים מזומן. ראינו היום, עשינו היום את התקנות בחוק הגבייה. עשינו בבוקר. לכן אם אתה מסתכל איך הולך בוועדה אחרת לראות אחר כך איך גבו את הכסף, זה לא נגמר באותו יום. אם היו אומרים: עכשיו אתה משלם את הכסף ואם לא אז שזה לא עובד. לא נכלל לחוק העבירות המינהליות, הייתי אומר: וואלה, זה פורץ דרך. אם

לא רוצה אחר כך להגיד דברים כוללניים על אנשים חפש אותם אחר כך במקומות אחרים עם כספים אחרים. לכן אני בכלל לא בטוח שזה אפקטיבי.

שום דבר פה לא מיד. למי ששומע, זה לא שמקבלים דוח והולכים לשלם אותו. גם בן אדם שנוסע ב-190 קמ"ש בכביש בגין,

בהבדל אחד גדול. עוד מעט נשמע על ההתמחות של המשטרה בנושא הזה וגם את המסגרת הכללית גם לעניין של חברת הכנסת גוטליב. אני נותן את ההערות האלה לא בשביל להגיד לא או בשביל להגיד כן, אלא בשביל להגיד איפה ה"באגים" שיהיו. יהיו באגים ואני מסמן לכם אותם איפה הם יהיו.

המשטרה לא תכין יחידות מיוחדות לאכוף את הדבר הזה. הדבר הנוסף בואו נסתכל על הסעיפים, אני דווקא כן רוצה להסתכל על הסעיפים: אי התייצבות בתחנת משטרה לאדם שניתן לו צו הרחקה או הגבלה והפר הוראה של בית משפט או קצין משטרה. נראה שזה מתאים בכלל לעבירה מינהלית?

הוא כבר החלטה של בית משפט או של משטרה, סעיף 16ד, זה לא מתאים. זה לא עבירה מוחלטת. זו עבירה מוחלטת אבל הוא הפר,

ואם כבר רוצים קנס? מצוין: 20,000 שקל לא 2,000. המשמעות של - - - כמה זה הקנס של 61א(1) היום? 14,400 שקלים.

אם אתה מנהל איתו הליך משפטי, בסופו של דבר זה האפקטיביות. אתה רוצה שהוא ישלם את הקנס שקבעת בחוק.

זה הפרת הוראה חוקית, הוא גם יכול להיכנס לכלא על זה. בוא רגע, כשיש לך שתי עבירות לגבי אותו אירוע, אתה לא יכול - - - אני בא לעזור לדיון, אני לא בא להתנגש עם מה שאמרו. זאת לא עבירה נכונה לשים עליה קנס מינהלי. ואם כן חושבים לעשות את זה, סכום של 2,000? זה לעג לרש. על הפרת צו 2,000 שקל? ולכן זו ההערה הראשונה.

3,000 שקל? עד שכבר תופסים מישהו, שלא הכול מרושת ולא המצלמות, הוא יצא ב-3,000 שקל על זה שהוא זורק חפץ למגרש? הכיוון לגבי אחד כזה צריך להיות מעצר על תום ההליכים.

זה סכום יותר גבוה. לא, אני לא מדבר רק על הכסף. 22,000. לא, בסדר. אני מדבר על זה שאנחנו יוצרים פה מודל שמקל על העבריינות. הרי בסוף גם בקנס מינהלי צריך להגיע לבן אדם ולהגיד לו: זה אתה, תעודת זהות וקח. כבר

אני אומר שעל השלכת חפץ זה לא מתאים לעבירה מינהלית. בן אדם ישב ביציע וזורק על המאמן או השחקן או על הקבוצה היריבה,

זה פרס, זה לא מרתיע.